בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

ה-19 באפריל 2020, כ"ה בניסן תש"ף.

לחשב הכללי: אחד זה המעקב אחר יישום וביצוע

אני חייב לשוב ולומר בעניין הזה, זה עלה פה בכמה דיונים, ואני אגיד את זה עוד הפעם בפתח הדברים,

אני חושב שאני יכול להגיד את זה על דעת כל חברי הוועדה מכל סיעות הבית שהדרך

זה לא קשור לחשב הכללי, אבל ברגע שהתחיל המשבר בנושא של הביטוח הלאומי היה עם תוקף מסוים,

אז אם זה ביטול הצורך ברישום בלשכת תעסוקה, זה מי שהגיש את תביעתו למוסד לביטוח לאומי מה-15 במרץ ועד ה-7 באפריל, לא נדרש להירשם בלשכת

אנחנו רואים את זה גם בתנאים שאומרת המדינה היום, היא גם חייבת לעבוד, כי מעל גיל 67, אנשים שיצאו לעבודה, יוצאים כי הם חייבים. תחשבו על אותו מאבטח

אנחנו נקיים את הדיון, אחר כך את ההצבעה אנחנו נפריד מהדיון. אני חייב לומר בהקשר הזה: יש אצלי ערימה של בקשות של אנשים שניגשו לקרן ולא קיבלו שום תגובה.

אני אבקש תיכף ממנהל העבודה כשהוא יחזור,

אנחנו נמסור כרגע דיווח למה שיש לנו לגבי כשבועיים ימים האחרונים, שהקרן הזאת עובדת במתכונתה החדשה.

כפי שידוע לכם, הוגשו 35,000 בקשות.

ובמסגרת הקרן הזו הקצינו 8 מיליארד שקלים לטובת העניין הזה. בהמשך היום נדבר על הקרן לעסקים גדולים.

לגבי - - - בוקר טוב. אז כמו שהחשב הכללי ציין, הקרן עובדת ועובדת בקצבים מאוד

אבל על הרבה פחות ימי עבודה ימי עסקים כמו

מה סך כל הבקשות?

מתוכן היו בקשות שהן בקשות עם שגויים, כך שכרגע יש כמעט 41,000 בקשות אצל הבנקים. מה הסכום של כל 41,000 הבקשות האלה? באיזה היקף כספי הן?

הסכום שמבוקש. צריך לקחת בחשבון שהסכום הזה הוא סכום מבוקש,

לתחומי התיירות, ההסעדה והאופנה, בעיקר ב-level הנמוך של העסקים. וזאת סוגיה שאנחנו דנים בה כרגע כדי לנסות לתת לה מענה. מה זאת אומרת ב-level הנמוך?

יש פה בעיה המספרים לא מתחברים. רק תנו לי להשיב. אין לנו את הדיווח דקה-דקה בתוך ההתנהלות היום-יומית. אנחנו מקבלים דיווח אחת

הדיווח שקיבלנו היום בבוקר זה הדיווח שאתם רואים ושומעים עליו

חבר הכנסת קרעי, תצא החוצה בבקשה.

אני לא יוצא. תקראו לסדרנים. אני עוצר את הדיון. רועי, אנחנו תיכף נמשיך את הדיון. תעצור את הדיון, זה בדיוק מה שביקשתי.

שימו לב מה קרה כאן. עודד, תבקש ממנו להתפזר קצת. זה באמת מפחיד. ממש צפופים. תראו, אנשים מסכנים את הבריאות שלהם, כי אמרו להם שהם יכולים לקבל

תוכלו להתייחס עוד בהמשך. תשמעו את העם. אנחנו נחבר אתכם עוד בהמשך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש לבדוק אפשרות להלוואות חוץ בנקאיות בערבות מדינה, על מנת להגביר את התחרות. הבנקים הפכו להיות כגורם מרכזי אחד, במקום לאפשר

אלה העסקים שלא היה להם ייצוג בכנסת ולא היה להם לובי בכנסת ולא היה להם עוצמה בכנסת.

והדרישות שלהם לשפר את מערך התמיכה

להציג את העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, אלה דרישות נכונות

הדבר השני שהייתי מבקש מהוועדה וגם מרוני לשקול זה עוד מנגנון אחד של הלוואות שוטפות של

מה תרוויחו מזה? אולי תרוויח כמה שקלים לאוצר, אבל אתם תפסידו הרבה אנשים שנתנו למשק הזה זריקות החייאה. אנחנו צריכים להסיר את הקריטריונים

שאני מודה שציפיתי שזה יהיה פחות, ולכן אני שמח שהגענו למיליארד, אבל אני מאוד מקווה שעד סוף השבוע ועודד, תודה שקבעת

פעם אחת תביאו לפה את מנהל רשות המיסים, פעם אחת תביאו לפה את החשב הכללי,

אחת תביאו לפה את הממונה על התקציבים,

אחת תביאו לפה את מנכ"ל משרד

צריך להיות

צריך להיות מישהו שמנהל את העסק הזה. ושיבוא לפה ויסביר. שעושה תוכנית שכוללת את כל הדברים גם

וזאת הצרה, ואת זה צריך להבין. ולכן אי אפשר כל פעם לעשות עקב בצד

את הדחייה הזו. כשישב פה מנהל רשות המיסים לפני חודש אמרנו לו: מה אתה דוחה, הרי ה-26 באפריל יגיע, הרי התאריך הזה יגיע. ואני אספר לך עוד

אני רוצה פילוח על הבקשות שכן אושרו. רוצים את מה שאושר.

עכשיו, אמרתם שבודקים בקשות פעם, פעמיים בשבוע.

רבותיי, יש עשרות אלפי בדיקות. אנחנו נמצאים במשבר

וצריך לבדוק את זה. ולכן מספר הדחיות הוא מאוד מאוד חשוב. מה עושים כדי להקל על הבירוקרטיה של העסקים, כי אני מקבלת על זה המון פניות, והאם יש מקום להעלות שוב את האחוזים הנמוכים של הערבות שהמדינה נותנת? כי כרגע זה נמוך מאוד, ויש

אגב,

וזה בגלל שאנחנו לא נותנים את המענה הנכון.

ואם אנחנו לא רוצים שזה יהפוך להיות ערב של יום אבל לעצמאים אלא יום

אז כדאי שאנחנו נתחיל לפעול בנושא הזה ונשדר ביטחון ושליטה על המצב הזה, כי כרגע האנשים

4% אני יכול להבין מדוע האוצר יאמר: חברים,

כי אם הוא יתמוטט, יש מספיק שוק לקלוט עובדים. אבל ב-26% אבטלה היעד שלנו זה להילחם על

אותו דבר,

ורק לפצועים קשה לתת את ההלוואה. ואז יש סיכוי שנעמוד לחודש ב-8 מיליארד שקל. והדבר האחרון שאני רוצה לומר: הקרן הזאת היא סיוע לחודש. מה קורה בחודש

הדבר הזה לא ייתכן, מכמה סיבות. דבר ראשון, זה חלק מהאיטיות. מאחר שרק הבנקים מטפלים בזה, אז זה גם הופך את העניין למסורבל יותר ואיטי יותר. דבר שני,

אחרי דיונים רבים לתוך הלילה שהיו כאן בוועדה, החליטו כאן והתחייבו בפנינו להרחיב את המענקים לעצמאים גם להכליל שכירים בעלי שליטה,

הגדלת התקרה, ביטול קריטריון של הכנסה של משק בית של זוג משותף, דיברנו על העניין הזה של מחזור, של חיילים

הבנקים בגדול, בצורה מפורשת או לא מפורשת,

שהם לענף המלונאות לא ייתנו סיוע,

כי הם לא רואים תקומה בחודשים הקרובים לענף

ואנחנו נהיה האחרונים שנקום. מה נעשה ביום שאחרי?

לעזור לנו לשרוד את המשבר הזה. חברים,

הממשלה יכולה לא רק לתת הלוואות. הרי נכון להיום החשב הכללי הוא השלם הכי גדול במדינה, ויש המון המון עסקים שמחכים לתשלומים מהמדינה על עבודה שכבר בוצעה.

אני לא רוצה להאמין שזה המצב. ואופציה שנייה זה שיש תוכנית, אבל מישהו חושב שלא צריך לספר אותה לאזרחים. אני אומר לכם שסוף שבוע, ואני אומר את זה בצורה אמיתית,

אני לא יודע מה זה לחיות את המצוקה של העצמאים, אבל אחרי שאתה מדבר 20 דקות עם עצמאי כזה ועצמאי

תן לו להתארגן לזה. הוא יודע את מי להוציא לחופש,

אין פה עידוד ליזמות, אין פה עוד מלא דברים אחרים. אין פה כלום. סליחה, אבל זה המצב. ראובן

כל אנשים העסקים, לאן אנחנו הולכים. את זה אומרים בלוויה.

ואני מדבר על התאמת שוק השכירות למגורים בתוקפת הקורונה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה הרבה מאוד מאזרחי ישראל,

הדבר השני, בנוסף לפילוח שדרשו החברים לפניי, אני רוצה להוסיף לפילוח הזה בבקשה גם פילוח מגדרי, כי אני יודעת מי ייפול שם יותר מהאחרים.

ולפחות להגיע לקרש הצלה להרבה אנשים. זהו, אלה הדברים שרציתי להעלות.

מיכה אבני, יו"ר איגוד חברות האשראי. כן, שלום, תודה על ההזדמנות. איגוד חברות האשראי מייצג את חברות האשראי, שמעניקים אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ב-2019,

ראשית,

הייצוג רק יאפשר לזרז את הקצב ולמנוע הגשה שהיא לא מושלמת, לנוכח הבירוקרטיה העצומה שעדיין נדרשת

רוני,

שתתייחס בתוך זה גם לקרן הגדולה.

נכון שהנתונים כרגע קצת יותר טובים, לפחות לפי מה שהעברתם, ש-1,900 הלוואות אושרו, אבל איך

קודם כול נאמרו פה המון דברים א', שמעתי את כולם,

גם רשמתי חלק גדול מהדברים לטיפול, אז אני מניח שבחלק מהדברים נצטרך לחשוב עוד פעם ולראות מה אנחנו עושים, כדי להתאים את מה שאנחנו עשינו עד היום למה שקורה בשטח.

שהיום בבוקר הממשלה אישרה את תחילת החזרה לשגרת קורונה מה שנקרא.

אחרי כן הבנק אישר. הבנק עדיין יכול היה לא לאשר אחרי שהגוף המתאם המליץ. אז הורדנו את הסיפור הזה כדי להקל. אני חושב שאנחנו מקבלים, לפחות בנושא הזה, פידבק חיובי, שזה קיצר את התהליכים. אנחנו מדברים על נציגי אוצר, שגם את זה הורדנו כמעט לחלוטין.

צריך לבדוק לעשות את העניין הזה ברמה היומית. סליחה שאני קוטע אותך, רוני. רק שתבין, כל חברי הכנסת שיושבים פה מקבלים עשרות פניות מבעלי עסקים.

הרבה הרבה לפני שהקרן תגיע לחצי מהסכום הזה, אנחנו

כמו שאנחנו עושים כל יום לגבי הנושא הזה. רציתי במילה לדבר

ולכן אנחנו צריכים לבוא,

אנחנו מנסים עכשיו לתת פתרון אחר. אנחנו לא מתעקשים על שום מבנה כזה או אחר, אלא אנחנו מתאימים כל הזמן בהתאם לשינוים את הדברים, ויעידו האנשים שנמצאים פה בקרב האורחים של הוועדה, שאנחנו קשובים ומוכנים לעשות - - - לגבי הנושא של התחרות שהועלה פה גם

חלק מהפתרון נמצא בתוך הקרן הזו, עם פתיחת מסלול אחר שייתן פתרון לגופים בעלי סיכון יותר גבוה מבחינת הבנקים. חלק יינתן על ידי זה שגופים חוץ בנקאיים ייכנסו. וחלק אחר יינתן במסגרת עכשיו הפתיחה

כל מה שאני אומר זה דבר כזה: כשבנק עושה חיתום רגיל, ה-default שלו הוא 1%. כשהוא עושה חיתום במסגרת עסקים עם ערבות מדינה, ה-default היה 5%. אנחנו נתנו 15%. ברגע שאתה נותן 100%,

כשהבנק רואה שנכנס כסף מקרן הפיצויים, אז ברור שכל מנגנון העבודה. והסיכון קטן. ולכן אי אפשר לנהל את המשבר הזה רק על הרגל של ההלוואות כרגע. כרגע. עוד פעם, אתה פשוט נמצא פה, אתה מקבל את האש הזו, אבל כרגע הסיוע לעסקים נשען רק על הרגל של ההלוואות. זה לא יעמוד, זה פשוט לא יכול לעמוד. זה חייב להישען על שתיים, ואפילו

לקח זמן לאסוף את הנתונים. מעכשיו זה יפורסם בצורה ברורה בתוך האתר,

ונשתדל לעשות את זה - - - אני מבקש שפעמיים בשבוע תעבירו לוועדת הכספים.

עדיין יש איזה delay מסוים,

בכל מקרה, אני אשתדל גם לעשות - - - פעם בשבוע גם טוב.

זאת אומרת, כמה עסקים לא בתמונה בכלל?

זאת